(תרגום חופשי מאנגלית) גברתי היושבת-ראש, תודה רבה. אנחנו מאוד שמחים להצטרף למרות שזהו חג.

ארצה להודות על שהזמנתם את שגרירות ארצות-הברית לקחת חלק בדיון החשוב בוועדה